הדיון היום יעסוק בדוח מבקר המדינה מתוך דוח 70ב, מערך החוץ הישראלי ומשבר תקציב משרד החוץ. הנושא מוכר, נדון, וגם נדון פה בכנסת לא מעט בשנים האחרונות. משרד החוץ עבר תהליך של ריסוק לאורך לא מעט שנים,

ובקדנציה הזו יש שר חוץ, שר חוץ במשרה מלאה לצורך העניין,

ולהיפך בגלל שהממשלה הזאת מאוד גדולה דברים נוספים זולגים

נכון.

ל-2019 14.7%. צריך לומר שבאותה שנה, הרוב הגדול של משרדי הממשלה זכו לגידול בתקציב, רק ארבעה משרדים היו בקיצוץ של עד 10%, והנתון של משרד החוץ כן היה נתון חריג מהבחינה

ואי יישום החלטת הממשלה מינואר 2018 לתיאום העבודה בזירה הבין-לאומית, מניעת כפילות וייעול השימוש בתקציב פעולות משרדי הממשלה הפועלים

דבר שגרם לעצירה מוחלטת של פעילות משרד החוץ מעבר להוצאות הקשיחות.

אני אסיים אולי בשמונה המלצות שמופיעות

זה בתיאום וזה מוכר וזה בסדר. אבל הדברים האלה חייבים לקבל איזשהו עוגן, וכלל השחקנים צריכים להכיר את זה.

לא בטוח שגם אם זה מתואם זה בסדר. כל עוד אין

ויש גופים מקבילים לכל מיני גופים גם אצלנו, ולהגיד: אנחנו נותנים לדרג מדיני כמובן להחליט את מה שהוא צריך להחליט, אבל אנחנו אומרים: אם יש איזשהו סטנדרט, איזשהו מקובלת בין-לאומית שאנחנו יכולים לשים על השולחן,

הוא דוח שבאמת נתן תמונת מצב על חלק מהמצב העגום

אבל באמת הוא התייחס פה לעוד נושאים נוספים שתיארו, חלקם בצורה יותר מדויקת וחלקם קצת פחות, את המצב של

זה היום מצב פורמלי. חלק מהסמכויות שבאופן טבעי ובאופן הגיוני, ונובעות בדיוק מהפריסה הזאת בשטח,

כרגע לא מתוכננות סגירות של נציגויות, לפחות עד כמה שאנחנו בדרג המקצועי במשרד החוץ יודעים. עכשיו, לגבי התנאים של עובדי המשרד, שוב, מה שאני נתקלתי בו

היום האנשים חושבים על זה בצורה אחרת, היום האנשים נכנסים למשרד כחלק מתהליך, חלק גדול כמובן רואה את זה בצורה

אין את המספרים האלה פה.

תראה,

ממערכת מקבילה, נגיד לצורך העניין מערכת הביטחון. לכל מערכת

היום בעיקרון יש מקומות שאין בהם אפילו מועמד אחד לתפקיד, מאחר שאין מספיק אנשים במשרד.

אנחנו נמצאים במשבר של כוח אדם במשרד גם כן. וזה גם אחד הדברים שאנחנו מנסים לפתור

משה, לשאלתי, האם אתה יודע משהו על מה שמצפה למשרד החוץ מבחינה תקציבית ב-2021?

חשוב מאוד, עם תשתיות רחבות מאוד של דיפלומטיה ציבורית, הבנה עמוקה של יחסי החוץ,

בכל בירות העולם ובכל הארגונים הבין-לאומיים, ידע רב שנצבר במקום הזה. אנשים מצוינים ואיכותיים מאוד,

אני ממש לא מתחבר להמלצתך לוותר על משרד החוץ.

שכולנו פה בדיון הזה יודעים כמה היא חשובה, ובוודאי בוודאי לתנאים של העובדים, שהם עובדים היום בתנאים מאוד מאוד קשים,

ואנחנו יודעים שמדינת ישראל היא אחת המדינות שמתמודדת

המורכבות המדינית-ביטחונית של מדינת ישראל באזור ובעולם

נכון,

לא צריך לציין, שכמו המל"ל יש גם את היועץ לביטחון לאומי של

צרפת, בריטניה, הודו וכך הלאה. אנחנו עובדים איתם בקשר ישיר,

שהולך ומתחזק בפרט בתקופה האחרונה. יש ישיבות עבודה מטה מול מטה כל חודשיים, שבהם אנחנו משתפים בתוכניות העבודה המשרדיות ומתאמים ומעבירים

גם חשוב לנו שהקונסולים יכירו את העשייה שלנו בשטח, וכשהם מגיעים במגע עם הקהילה היהודית הם ידעו לתווך ולחבר את העשייה שלנו, גם לנו חשוב שאם יש להם דברים שהם יודעים,

הזירה המדינית לא נשלטת כבר רק על ידי מוסדות ממשלתיים ולאומיים. יש ריבוי שחקנים שפועלים להשפיע,

גורמים בין-לאומיים, יזמים פרטיים

אנחנו רואים שדולה שהוקמה באופן ייעודי לטפל בחיזוק מערך החוץ, מכוני מחקר מימין ומשמאל הציגו בשנים האחרונות המלצות איך לחזק את הדיפלומטיה הישראלית, בתוך משרד החוץ עצמו נעשתה עבודת מטה להכין אותו לעידן החדש. ובציבור הרחב אנחנו רואים גם סקרי דעת

וזה קצת חבל, כי זה כן היה נושא שעלה בדוחות קודמים של מבקר המדינה, על חלק מהסיבות למה ההוצאות הקשיחות

אלא אומרים: יאללה,

וכמו כל דבר שמתעסקים איתו עם הממשלה, בסוף זה נגמר בשבע. ומערכת מרגישה שהסמכויות נלקחות ממנה ומחולקות

להרחיב את התקציב של משרד החוץ,

כשאת אומרת 8%, זה כאחוז קבוע?

ואני כן חושב שלצורך הפעילות שלנו כן צריך להגדיל את זה, ואני לא צריך להגיע למצב שהרבה פעמים חלק מהפעילות אנחנו הולכים לשנורר

זה לא יכול להיות דבר כזה, ואני אסביר גם למה.

אנחנו למשל רואים את הפעילות שאנחנו רוצים, אנחנו לפני נערכים חצי שנה מראש, אנחנו עושים תוכניות עבודה,

אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה הדרישות. כשאני מתכלל את הכול אנחנו מגיעים לתקציב של 1.8, 1.9 מיליארד ש"ח. ואז אני אומר: אוקיי, אם אני בעיקרון אקבל את זה מהאוצר,

אומנם הוא באמת חיזק את משרד החוץ,

בפועל לא פעם גופים פועלים בחו"ל בהתאם לתפיסות ואינטרסים שלהם, תוך גיבוש פעולה פרטנית, ויש קושי להביא לידי כך שהנחיות ראש הממשלה או ראש המל"ל לפעילות בחו"ל יוטמעו בפעילות של מערך החוץ. כלומר, זו אמירה מאוד

אז אומרים לו: הוא כבר לא שר הביטחון. הוא אומר: רק רציתי לשמוע את זה עוד פעם. זה בערך התחושה שלי כל פעם שאנחנו מדברים עם אגף התקציבים על תקציב

אבל יוצא שאנחנו שומעים את זה עוד פעם.

לא שלא התחלנו להכין אותו, עוד לא התחלנו לעשות את העבודה החיצונית מול יתר

על מה הן מסתמכות לגבי תקציב משרד החוץ ב-2021? אני רוצה לחדד משהו בנוגע לתקציב של

אבל התקציב המאושר בסוף שנה עמד על 1.66 מיליארד. כלומר, כבר פה רואים

שאומרות: בתוך סדרי העדיפויות האלה, מה שיש לנו למשרד החוץ זה 1.7-1.6, תסתדרו. מאוד חשוב היה לנו להתחיל תוכנית אסטרטגית במשרד החוץ. הוא משרד שמאוד חשוב

העובדה שיש בו אנשים, ואמורים להיות בו אנשים, שהם שם לאורך שנים, ומייצרים ידע שהוא ידע שלא קיים, ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, את התוצאות של זה במערכות אחרות, הדבר הזה כנראה לא מובן במדינת ישראל. וזה לאורך הרבה מאוד שנים, לכן אני לא רוצה לייחס את זה לא לראש ממשלה כזה או אחר או לשר חוץ כזה או אחר, ולכן זה כן דורש התערבות של הכנסת. אני אפעל כדי שהדבר הזה יתקיים. אני מודה לאנשי המבקר על דוח מאוד מעמיק ורציני, ולוקח את המילה שלך,

שאתם תמשיכו לעסוק בנושא הזה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:43.